בוקר טוב לכולם, תודה שאתם מצטרפים אלינו לדיון חשוב בנושא ההתמכרות להימורים. אני אומר שבעצם עם כניסתי לתפקיד כיו"ר הוועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, ההחלטה הייתה לבחון את הנושאים השונים שעולים דרך הפריזמה של התמכרויות, באופן כללי שמאפשרת לגעת ולצלול ולבחון לעומק את הנושאים שאנחנו דנים עליהם, ואני אומר שלמרות שם הוועדה, המיקוד של הוועדה, היות והפריזמה היא דרך נושא ההתמכרויות באופן כללי, אינה מבחינה במחויבות שיש למדינת ישראל, לי כיו"ר הוועדה, לנו כיושבי בית זה, חברי הכנסת כמחוקקים, כמי שמפקחים על הגורמים השונים שעוסקים בנושא ההתמכרויות, להכיר, להסביר, לאתר, לזהות, לטפל וללוות את כל סוגי ההתמכרויות וגם לזהות את הפערים הקיימים שבעצם חוצים רוחבית כל אתגר, בין אם זה לחומרים ממכרים או להתנהגויות ממכרות. זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מקיימים דיון ספציפי שאנחנו מייחדים אותו לנושא ההימורים, אז אני מודה לכם שהצטרפתם אלינו. דרך הפרספקטיבה הזאת חשובה לי מאוד גם מצד אחד לאבחן, ומצד שני לקשור לאתגרים הרוחביים כפי שציינתי אותם, וכמובן ההתמכרות שהיא מחלה שצריך לתת עליה לא רק את הדעת, אלא את הטיפול הראוי לאורך כל הרצף וגם לכל הסביבה. אני פגשתי בחלק מהסיורים שערכתי עם כניסתי לתפקיד, את מי שמתמודדים באומץ רב, באחריות אישית גדולה עם ההתמכרות של הימורים, והידיעה שגם בהתמכרות הזו, גם במניפסטציה הזו הנפגעים המיידים הם המשפחה, וההרס שגם ההתמכרות הזו זורה על כל סביבתה הוא עצום. אני כמובן אשמח לשמוע מכם, מומחי התוכן לנושא הזה,

בעצם המחויבות הזו במציאות שבה אחד מעשרה ישראלים מכור למשהו, ובה אזרחי ישראל נתונים דווקא כעת במשבר הקורונה למשבר חברתי נפשי שנותן את אותותיו גם בנושא זה, שבעצם הנושא הזה הוא בבואה במידה רבה של המשבר הנפשי שמלווה את המשבר הכלכלי-בריאותי שאנחנו בעיצומו, מחייב אותנו לדון בכך בעיניי בדחיפות יתרה גם דרך הפרספקטיבה של התקופה הזאת ובטח ובטח עם אפשרות ועם כוונה לייצר תהליכים ארוכי טווח ולזהות ולמצות את ההזדמנויות שלצד המשבר הנוכחי. אנחנו נתחיל כהרגלנו עם סרטון קצר רק כדי להנגיש ולהמחיש את הסוגיה, ונצלול ישר לעומק מייד אחר כך. (הקרנת סרטון) אני אציין וכמובן כמו תמיד, אשמח שתוסיפו לי,

את הנתונים

על פי המרכז הישראלי להתמכרויות, אין כמעט אדם בוגר בישראל שלא הימר לפחות פעם אחת. הימור הוא סוג של נטילת סיכון שבמרבית המקרים גורם לחוויה מהנה, אך ישנן מוטיבציות נוספות להימורים שעל חלקן אני גם שמעתי באופן אישי מחלק מהמתמודדים עם ההתמכרות הזאת:

גאווה וסיפוק פסיכולוגי, רצון להרוויח כסף בצורה

כמו בהתמכרויות שונות לחומרים כגון סמים או אלכוהול, אחד הסימנים להתמכרות הוא חוסר יכולת להפסיק להמר גם כשהדבר פוגע משמעותית בתחומי החיים הרבים.

יכולים לפגוע בבריאות דרך

לרבות בנושא בריאות הנפש באופן כללי

טומן בחובו גם הזדמנויות שעלינו לזהות ולמצות. הפעילות שנעשתה עד כה בוועדה מתמקדת בזיהוי הפערים, ותקווה גם לסגור את אותם פערים וגם לייצר תוכניות הוליסטיות, מתכללות וארוכות

משרד הרווחה מעודד הכנסת מטופלי הימורים לקהילה טיפולית. מפעל הפיס מסייע במימון מה שנקרא "הבטחת הכנסה", כי חוק ביטוח לאומי לא מאפשר למטופלים מהמרים להיות במסגרות שיקומיות, כלומר הוא לא מממן הבטחת הכנסה, להבדיל נגיד מסמים ואלכוהול,

אנחנו עכשיו כתבנו נוהל הפנייה משלטונות הצבא,

איך הם מיידעים אותנו ושזה לא יהיה מאחורי הגב של אף אחד. חשוב לדעת גם מבחינת אחריות.

אני זוכר שמהמרים היו בדרך כלל אנשים יחסית מבוגרים יותר, כאלה שהיו בכל מיני מאורות הימורים וכלובים

לא סתם קוראים להתמכרות להימורים, התמכרות סמויה, כי אין לה סממנים פיזיים כמו בסמים ואלכוהול שאנחנו רואים

אבל שיעור האנשים מתחלק בצורה כזאת שהיא נראית לי הגיונית, של רווקים ונשואים, בערך 50%/50% חוץ מהגרושים. זה נתונים על מסגרת מיל"ה. מה שאנחנו נותנים במיל"ה זה מגוון רחב של שירותים, סל שירותים מאוד מאוד

אמנון,

אני מצטערת שאני מפריעה לך, אבל כשאתה אומר שלרוב זה בני המשפחה שפונים, וזה עלה בדיון הקודם

אתה חייב. מול 30 שנה, פגישה אחת. מותר לך לבוא ולדרוש את זה ממנו.

מעבר לקהילה טיפולית שזה חשוב,

אחרי צוהריים ימשיכו טיפול,

אני חושב שזה חשוב. יש כאלה שלא יכולים להיות בבית שלהם בגלל מרדף אחרי

זה היה מרתק לראות את הנתונים ולשמוע.

אני הרגשתי שהוא מדבר עלי. אני אתן טיפה רק רקע קטן.

גדלתי בבית מאוד איכותי עם אבא עורך דין ואימא מורה,

למדתי בבתי ספר טובים ואיכותיים ויש לי תעודת בגרות מצטיינת, ושום דבר מהדבר היפה לא אמר שיום אחד אני אגיע לבעיית התמכרות כל כך

אני בתור אחד שחווה את זה על הבשר שלי, יכול להגיד לכם שבמשך 16 שנה לא רק אני הלכתי לאיבוד, אלא גם המשפחה שלי שלא ידעה לתת לי את הטיפול הנכון, וזה בעצם אחת הבעיות הכי עיקריות בתחום הזה,

אנחנו לא מצליחים להגיע לכולם וזה בעצם האובדן הכי גדול שלנו, שאנשים משלמים בחיים שלהם.

אני מתנצל בפני חבריי המכורים לסמים ואלכוהול. מי שמכור לסמים ומגיע לטיפול בקהילה טיפולית, אז אחרי שנה או שנתיים מצבו הכלכלי מסתדר, הוא יכול קצת להתחיל לבנות את החיים שלו אם הוא משוקם, ולהתחיל

תעזרו לנו ותצילו אותנו ואל תגידו,

יש בפניכם בחור שזה לא היה צריך לקרות לו וזה קרה לי. זה כואב וזה חשוב שאנחנו נגיע לכמה שיותר אנשים ונגיד להם,

אני חוזר עוד פעם אחורה לסיפור הזה של החייל שהתאבד לפני כמה ימים, שבעצם אימא שלו

איך לא ידעתי שיש מקום שיכול לעזור לבן שלי? זה חיילים וזה אנשים שבעצם מתמכרים בשנייה.

ולבנקים ולמשפחות שבלחץ, ואנחנו מוצאים את עצמנו בעצם שאחר כך צריך לשלם עוד הרבה מאוד מחירים. כשהגעתי לפני שמונה שנים וקצת לרטורנו,

עד שנכנסתי לרטורנו לקח המון זמן. הפסדתי בזמן הזה 300,000 שקל, אז זה פחות או יותר. אין לנו בית חולים

כל הרצף הזה לכל ההתמכרויות, ובטח ובטח מה שאתה מתאר כמחלה שקטה שאנשים ממשיכים לתפקד איתה כפי שהראו גם הנתונים של אמנון.

רוצה באופן אישי להודות לך קודם כל על האחריות האישית.

יש לי סבא שהיה חבר כנסת. הוא אמנם היום כבר איננו בחיים אבל בשבילי זה סגירת מעגל שאני יושב

אני לא יכולה לחשוב על גבורה יותר גדולה או אומץ יותר גדול. אנחנו חוגגים גם את חג החנוכה ואני באמת חושבת שזה שאתה נמצא כאן איתנו, מספר לנו ומאתגר אותנו לדון בנושאים ובאתגרים

אני רוצה לשמוע ממשרד הבריאות, ד"ר פאולה רושקה, מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, דווקא דרך הפריזמה של מה ששמענו כאן היום בנושא ההימורים, מה משרד הבריאות עושה, מה הוא יודע שהוא חייב לשפר, איפה שיתוף הפעולה הבין-משרדי צריך להשתפר בנושאים השונים ששמענו עליהם? מבחינת משרד הבריאות, אם יש דברים נוספים שכדאי שהוועדה תהיה מודעת להם. שלום לכולם ושלום באמת לטל אבירם. אני מוכרחה לומר פה שאני הייתי פעם לקוחה של אבא שלו, אז זה גם בשבילי סגירת מעגל. הייתי המומה כששמעתי על הסיפור שלו, וכל הכבוד באמת על עבודה מדהימה. לפני כמה שנים משרד הבריאות ביקש להיות חלק מוועדת ההיגוי שמלווה בעצם מפעל הפיס ו"משחקים באחריות", ובאמת בעקבות הפנייה של מנכ"ל משרד הבריאות אל מפעל הפיס הוכנסנו כנציגים של המשרד בתוך הוועדה. בשנת 2019 התפרסם דוח מאוד רחב ממשרד האוצר, שמדבר בעצם על הוועדה לטיפול, שיפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים, דוח מאוד מאוד מפורט שגם כלל בתוכו את הצעדים שיש לנקוט בשביל להגיע למהמרים יותר בקלות. לזהות, לעשות מחקר מלווה, שינוי חקיקה. הכול בעצם כתוב שם. הייתה בסוף ועדה של המנכ"לים של משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה ומשרד האוצר כדי שיחתמו ביחד על מסמך ושכל אחד מהמשרדים יקדם את הנושא מבחינתו. לצערנו שום דבר בפועל לא קרה עם זה ואנחנו עוד תקועים עם הנושא, וחבל מאוד. אני אשמח,

אם תוכלי להנגיש לי גם את הדוח, גם את המסקנות וכמובן את המחויבות של המשרדים השונים, אם נמצאים שם בדוח. מצוין, אני אשלח את זה לוועדה. דבר שני, אחד מהנושאים שחסרים לדעתי בתוך הטיפול זה גם החלק הרפואי-תרופתי. אנחנו יודעים היום שיש שחלק מהמכורים שלא מצליחים להיגמל ללא סיוע של טיפול תרופתי. יש תרופות שעוזרות להוריד את הכמיהה ולמנוע שמישהו יחזור בגלל הורדת הדחף להימור מהיר. זה תרופות כמו נטרלסול, כמו סלינקרו ועוד תרופות. כאשר אנחנו ביקשנו להיות גם חלק מתוך הקול קורא, הבקשה הייתה כדי שאנחנו נוכל להוסיף את החלק הרפואי-תרופתי אל תוך הטיפול הקיים. בינתיים לא קרה עם זה כלום, אבל אני דיברתי עם אמנון ואמרתי לו שאני אשמח על חשבוננו לתת את התרופה כפיילוט ולראות כמה מהמרים באמת יכולים ליהנות מזה וכמה שזה יעזור תוך כדי מחקר מלווה. אז מתי מתחילים את זה, פאולה? אני ואמנון צריכים לשבת בימים הקרובים. אוי ואבוי לנו. הבנתי.

כמובן שהוועדה תשמח להתעדכן גם בכך וגם בקיום הפיילוט והנתונים הנלווים.

אחד מהנושאים שגם כן בתוך הוועדה ביקשנו שיהיו זה באמת יהיו שינויי חקיקה. הרי השינוי של חוק פשיטת הרגל היה פשיטת רגל של מכורים להימורים. היה כתוב: "בגלל הביטול הצפוי של פקודת פשיטת הרגל וחקיקה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ניתן יהיה לבחון בבית המשפט העוסקים בכך, פתרון מתאים למידותיו של החייב, וכל מקרה לגופו, ומתן ביטוי הולם על מידת חוסר תום הלב והאחריות לצבירת החובות. סברה כי תיקוני החקיקה האמורים, יש בהם כדי לסייע לטיפול במכורים להימורים בצורה ראויה, תוך אפשרות למתן מענים מתאימים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. אבל זה שוב חזרה לנושא ההגדרה. אם מגדירים התמכרות כמחלה, אזי אפשר לסייע גם בנושאי פשיטות רגל. או לפחות הבטחת הכנסה, שזה גם מאוד חשוב.

איפה זה עומד?

לא עומד. נראה לי הבטחת הכנסה לא היו שותפים וביטוח לאומי לא היה שותפים לוועדה. טוב, הוועדה תיקח על עצמה. אני כרגע לא רואה שיש לנו אף אחד ממשרד המשפטים או ביטוח לאומי. אנחנו נצטרך לברר את הנושא הזה. עוד דבר שהיה מאוד חשוב ואני רואה שאמנון כבר התחיל ליישם, זה שיהיה בעצם מרכז אחד שיש בו הכול, גם את הטיפול המשפחתי, גם את הטיפול הרפואי, גם את הטיפול המשפטי כדי שיהיה קל מאוד ונגיש מאוד למכור ולמשפחתו לקבל את כל השירותים הנדרשים.

אז הטיפול ההוליסטי בעצם, אבל אנחנו עדיין בפער אל מול ההנגשה של מי שצריכים את הטיפול ההוליסטי הזה. תודה רבה,

אנחנו נמתין לנתונים הללו ונעשה עליהם פולו-אפ עם המשרדים השונים. ממשרד העבודה והרווחה נמצאת פה חנה אמסלם, מפקחת ארצית לטיפול בהתמכרויות בקהילה. חנה, בוקר טוב.

אני אמשיך ישירות את מה שפאולה המשיכה, כי אני הייתי חברה יחד עם פאולה בוועדה הבין-משרדית ביוזמת משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות ומשרד הרווחה. הוצאנו דוח עב-כרס.

סקירה עולמית בהשתתפות גורמים שיושבים פה גם היום, עם המלצות מאוד ברורות והסכמת ארבעת המנכ"לים. ההסכמה ניתנה בפברואר 2019 ומאז שום דבר לא קרה. בין השאר הדוח הזה מדבר על פתיחת מרכז הוליסטי אחד, מה שאמנון עושה במחוזיים, ברמה ארצית, עם תקצוב, עם הבנייה של כוח אדם וטיפול תרופתי וכל הטיפולים שראינו לנכון, כולל קמפיין, מה שטל דיבר. הכול היה שם מתוקצב ושום דבר לצערי לא קרה עם זה. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. הכול כתוב. תודה. לא צריך שוב להמציא את הגלגל. בדיוק, ממש ככה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד יחד עם זאת. משרד הרווחה, באמת אותה ועדת היגוי שפאולה כמשרד הבריאות הצטרפו בה לאחרונה, יושב מיומו הראשון של ועדת ההיגוי. בזכות ועדת ההיגוי הזאת ומפעל הפיס באמת הוקמו שלושת המרכזים של מיל"ה של עמותת הדרך. בזכות שיתוף פעולה הזה, את נושא הבטחת הכנסה, המהמרים שנמצאים בקהילות הטיפולית,

יושבים פה הדרך ורטורנו אבל יש עוד כמה כאלה בארץ, יכולים לפנות וכל מהמר מקבל את אותה גמלה, את אותה השלמה של הבטחת הכנסה שלא ניתנת לו מביטוח לאומי. לצערי יש קהילה אחת מתוך 13 קהילות בארץ שפונות לבקש את התקצוב הזה. כולם יודעים שזה אפשרי. כנראה שהם מסתדרים בכוחות עצמם, הם לא צריכים את זה. יכול להיות שזה כל כך מסובך שלא שווה את הטרחה על הסכום שמקבלים אותו? אני לא אעיד על עצמי. אמנון יענה. ממש לא. טופס אחד, אישור והכסף מגיע. הם יודעים על כך? זה נשלח לכל הקהילות יותר מפעם אחת עם בקשה, מגיעים אליכם מהמרים, אין להם תמיכה משפחתית. אנחנו יודעים שאין הבטחת הכנסה. אנחנו בזכות הקשרים, ומפעל הפיס מממנים את זה.

ואיך אפשר להתגבר על זה, להגיע למשפחות עצמן? יכול להיות שהמשפחות לא יודעות אפילו.

הקהילה צריכה לדעת. ברגע שהמשפחה, כמו שהמשפחה של טל, התדפקה על דלת קהילה,

אני מכור להימורים אבל אין לי הבטחה, למעשה הקהילה יודעת שהיא יכולה לפנות לפיקוח המחוזי של משרד הרווחה. הם מקבלים את הכסף. הוועדה גם אולי תוציא לקהילות את החידוד הזה, כי זה ממש נשמע חבל. פשוט חבל. מי שיודע להשתמש בזה, המהמרים נהנים מזה. אמנון יעיד על זה. נוסף לכך אנחנו פתחנו קורסים ייעודיים למטפלים בקהילה, לא בקהילה הטיפולית, ברשויות, לטיפול בהתמכרות התנהגותית, בתוכה גם הימורים, כי זה הולך ותופח. אני חייבת להגיד שמשרד הרווחה מבחינת הטיפול האמבולטורי, לא החוץ-ביתי שיושבים פה נציגים, עבר טלטלה בין 2018 ל-2020 כשהעמותות שנתנו מענה, ונתנו מענה יפה למהמרים וטיפול באלכוהול, נאלצנו על סמך ההחלטה הזאת להעביר את כל התקנים לטיפול ברשויות, אז שלב מעבר הזה טלטל את מספר הפונים בנושא ההימורים לאחרונה, ואני חושבת שכשנאסוף את נתוני 2020 אנחנו נשלש ויותר ויותר הכשרות. אנחנו גם נותנים ומייעדים את העובדים הסוציאליים בקהילה לטיפול לא רק סמים ואלכוהול, גם התמכרויות התנהגותיות והימורים. רק אתמול קיבלתי מידע שבאחת הרשויות צנח מספר המטופלים שם. הוא זינק בחודש האחרון ויש רשימת המתנה. חבל לי כי זה עניין של תקנים. הדבר היחיד שאנחנו כמשרד הרווחה מאוד מתקשים זה הנושא של הסתייעות של רופאים פסיכיאטרים. משרד הרווחה, אין לנו יכולת להעסיק רופאים פסיכיאטריים או נרקולוגים שילוו את המטופלים, ואנחנו מול קופות החולים שאין שם התמחויות כאלה, אז אנחנו מנסים לפתור. בחצי שנה האחרונה התקבלה רופאה למשרד הרווחה, באמצעותה לפתור את הנושא של ליווי רפואי למטופלים של משרד הרווחה בקהילה. כדי שאני אחדד עבור עצמי, בהנחה שניתן יהיה לתקן מכוח חוק את ההחרגה של ההתמכרויות מהרפורמה בבריאות הנפש ואז להנגיש דרך הקופות את הטיפול, אז זה יפתור את הבעיה גם הזו? לחלוטין. בוודאי. בסדר, אז יש הצעת חוק כזאת בקנה. בעזרת השם הכנסת הזאת גם תשרוד ואני אספיק להניח את הצעת החוק ולקדם אותה. יופי, מעולה. תודה רבה. חשוב לי רק להגיד דבר אחד. באמת אין צורך להמציא את הגלגל לא מבחינת הקמפיין ולא מבחינת מחקר. הכול כתוב במסמך שנתקע בפברואר 2019 אחרי אישור התקציב. כן, חשוב מאוד וכמובן שבסיכום אני גם אומר את זה, אבל אני כמובן גם אעשה את הפולו-אפ הנדרש גם עם השרים וגם עם המנכ"לים של המשרדים השונים כדי להבין מה קרה עם הדוח, מעבר לזה שהוא כנראה אוסף אבק איפשהו, ומה מתכוונים לעשות עם הדוח הזה. תודה רבה. נמצאת פה מהנהלת בתי המשפט, שלומית. דווקא השאלות המשפטיות שעלו פה, אני לא חושבת שתוכלי להשיב עליהן, אבל אם יש משהו אחר שכן חשוב שנדע,

אני מודה על זה שאת פה ואני אשמח לשמוע. בוקר טוב לחברי הוועדה ותודה רבה על ההזדמנות לדבר. אכן אין לי הרבה לתרום לשאלות המשפטיות, אבל הבנתי שאתם מבקשים לשמוע קצת על פעילות בתי המשפט הקהילתיים ולמעשה פרויקט שהחל בשנת 2014, וככל שתרצו שאני ארחיב, אני ארחיב. אני רק אציין שסוגיית ההתמכרות להימורים היא למעשה לא נושא ספציפי שאנחנו מטפלים בו, אבל אני כן יודעת מהתייעצות עם שופטים לקראת הישיבה הזו, שבהחלט לחלק מהעבריינים או הנאשמים שכן נכנסים לתוך פרויקט בתי המשפט הקהילתיים, יש גם בעיות רקע שקשורות להתמכרויות, לרבות התמכרות להימורים אבל לא רק. בתי המשפט הקהילתיים שלנו פועלים בעצם בשישה מחוזות, כאשר סוגי העבירות שאנחנו מעבירים בדרך כלל לבתי המשפט האלו הם בעיקר אלימות במשפחה, סמים,

איומים, אלימות ומרמה. אני אציין שסוג העבירה הוא לא הפרמטר היחידי שקובע מי נכנס לתוך הפרויקט של בתי המשפט הקהילתיים, אלא אנחנו בוחנים גם באמצעות תסקירים של קציני המבחן של משרד הרווחה ושירות המבחן למבוגרים ו/או לנוער, לפי העניין. אנחנו בוחנים גם את המאפיינים האישיים, אישיותיים, קהילתיים ומשפחתיים של אותו אדם. אתם עוסקים בנושא של מחיקת חובות? כן. אני יכולה להגיד ש-88% מבעיות הרקע של עבריינות שמועברת לטיפול של בתי המשפט הקהילתיים הם דווקא חיים של עוני או חובות. אגב, חובות זה מכל מיני סיבות אבל גם בהחלט בשל הימורים וגם התמכרויות, בין היתר גם התמכרות להימורים אבל לא רק. כפי שאמרתי, התמכרות גם לסמים וגם לאלכוהול וגם לדברים אחרים. כפי שציינתי, אלה בעיות רקע. בעיקרון אלינו מגיעים על עבריינות בעיקר מסוגים אחרים ולאו דווקא בשל התמכרויות. כמו שאמרתי, המאפיינים הקהילתיים, האישיים והחברתיים הם פרמטר מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, לאו דווקא סוג העבירה אלא היכולת של אדם להיכנס לפרויקט, להתמודד איתו בהצלחה. זה לא תהליך פשוט, זה תהליך שיקום מאוד אינטנסיבי. הוא כולל מספר שלבים ומעגלים מאוד רחבים של עזרה ותמיכה. ונותנים את הדעת על הנושא של התמכרות,

יודעים לטפל בהתמכרות כמה שהיא, כמחלה? לגמרי כן. אני יכולה לציין שלאו דווקא התמכרות, אלא בכלל. בית המשפט הקהילתי, התפקיד שלו לצמצם רצידיביזם באמצעות השבה של האנשים לחיי הקהילה. בעצם מתוך האמירה הזאת כל אדם זוכה לתפירת חליפה מאוד מאוד ספציפית לגבי הטיפול שהוא זקוק לו. מאחר ומדובר במספר מרכיבים של אדם, אז למשל הוא יכול לקבל טיפול בהתמכרות והוא יכול גם לקבל סיוע במחיקת חובות. אז בעצם אתם מפנים לאמנון, למשל, או לרטורנו. במסגרת מה שאתם עושים זה חלק מההסדרה של מי שזוכה, במרכאות כפולות ומכופלות להגיע דרך בתי המשפט הקהילתיים. לפחות יש להם מזור ומענה ואולי אפילו איזשהו גורם מתכלל שהם זוכים לשוב איתו לחברה. אנחנו לקראת הרחבה של בתי המשפט הקהילתיים ובכך אנחנו מקווים באמת ובתמים שמי שזוכה להיכנס, אנחנו נוכל להרחיב את מעגל הזוכים כמו שאת מגדירה, ובאמת שיותר ויותר אנשים יוכלו להיכנס לתוך בתי המשפט הקהילתיים ולזכות לסיוע. אני מודה לך מאוד. כמובן שהתפקיד שלנו הוא לוודא איך אנחנו מונעים את כניסתם מראש לבתי המשפט הקהילתיים. אני חושבת שפה אחריותנו עדיין גדולה. אני שמחה לדעת שבקצה, במקום שכבר בן אדם הגיע לשם, אכן ניתן מענה ואתם לא מזהים פערים יוצאי דופן, חוץ מזה שאת אומרת שבעצם צריכים להרחיב את פעילות בתי המשפט הקהילתיים על מנת שיוכלו כולם לזכות כבר בשלב הזה הקשה מאוד.

ממפעל הפיס אני מאוד אשמח להתייחסות מעו"ד מירב ברנדפלד, מנהלת אגף בקרה ורגולציה. אני אשמח בין היתר לשמוע,

גם האם מכירים מתוך המקום הזה שמכיר באחריות של מפעל הפיס בנושאים שעלו פה גם על ידי טל. אנחנו יודעים שבמקומות אחרים אנחנו מפרסמים לפחות באותה מידה את האזהרה של מה הסכנה הטמונה, למשל ההימורים ממכרים, בצורה מאוד מאוד ברורה. אני לא יכולה שלא לחשוב על זה שבעצם חלק מהאחריות צריכה להיות גם על ההסברה של מפעל הפיס. אני אשמח לשמוע גם בהקשרים הללו וגם בכלל בכל הרצף של הדברים שעלו פה עד כה.

אני באמת מרכזת את הנושא של "משחקים באחריות" במפעל הפיס כבר כמה שנים, ואני אשמח, זו הזדמנות באמת טובה שנציג קצת את הפעילות שלנו כדי באמת שתוכלו להתרשם וללמוד ממה שאנחנו עושים. כמובן שכל מה שאנחנו עושים, מאוד מאוד חשוב לי לומר בהתחלה, הוא די מאחורי הקלעים, זאת אומרת אנחנו עושים את זה ביחד עם משרדי הממשלה, ביחד עם העמותות, משרד הרווחה, משרד הבריאות, העמותות שפועלות עם משרד הרווחה ומשרד הבריאות ועוד משרדים, גם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. אנחנו באמת מנסים מהצד שלנו גם ליישם המלצות שהיו בעבר של הוועדות וגם ליישם אצלנו ברשת ההפצה ובכל המנגנונים שלנו מדיניות של מה שאנחנו קוראים "משחקים באחריות", במכירה אחראית, בהנחלה של מדיניות ותרבות שהיא נכונה ומאוזנת, תוך הבנה שאנחנו פועלים מטעם המדינה ובעצם מפעילים הימורים חוקיים, כשברקע מאוד חשוב לי לומר שבעצם אנחנו פועלים בזירה שאנחנו שחקן שהוא לא המרכזי, כי ההימורים הלא חוקיים בעצם משתוללים ומהווים לפחות כמו השוק החוקי אם לא יותר. לגבי הפעילות שלנו, יש לנו כמה עקרונות שמנחים אותנו, שהבסיס שלהם זה באמת שיתופי פעולה ותמיכה בגורמי טיפול, מניעה, הרבה מאוד הסברה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט שהוא באמת אתר שהשקענו בו הרבה מאוד משאבים כדי להנגיש מידע, שיש בו הרבה מאוד מידע והפניה לטיפול, הרבה שאלונים, כמעט כל מה שצריך מבחינת הנגשת מידע, עם קישור לכל העמותות שמטפלות היום בנושא של התמכרויות בכלל. צריך לזכור שהתמכרות להימורים היא התמכרות להימורים אבל היא בדרך כלל לא באה משולבת או עם עוד התמכרות, והיום אנחנו יודעים שבאמת האוכלוסייה סובלת משלל התמכרויות. אתם עושים גם איזשהו אלמנט של אאוטריץ',

לקחת יוזמה להגיע לאנשים או שאנשים צריכים להגיע למידע בעצמם? כן. קודם כל אנחנו לאורך השנה מעלים מעת לעת ברצף, קמפיינים שבעצם יוצרים העלאת מודעות לנושא הזה בכלל של התמכרויות בקשת רחבה של אמצעים. אנחנו נמצאים בעיקר במדיה הדיגיטלית. למרות שאנחנו לא מורשים למכור בערוצים דיגיטליים, אנחנו מפעילים הרבה מאוד משאבים כדי להביא למודעות בכל מיני עזרים וכדי אחר כך באמת שאנשים שרוצים מידע או זקוקים לטיפול, יוכלו להגיע. אני חושבת שיכולים להעיד החברים פה שבאמת יש עלייה בפניות וזה חלק מתולדה של קמפיינים והעלאת מודעות שאנחנו עושים לא תמיד כשאנחנו קופצים בראש, לא תמיד בשמנו, אבל כן חשוב לנו להעלות את הנושא למודעות. אני מפנה אתכם לאתר שלנו כי אתם תוכלו להתרשם ולראות. הוא דרך אגב גם בשפה העברית וגם בשפה הערבית. אתם תוכלו לראות כמה מידע וידע חיוני למי שזקוק לו,

אני אחזור למה שנאמר פה קודם. חלק מהקמפיינים שלנו מופנים לא לאנשים שכבר פיתחו בעיה, אלא באמת לגורמים היקפיים, למשפחה,

אם הם מזהים איזושהי בעיה, אנחנו מנסים על ידי כתבות, על ידי מאמרים, רעיונות, לגרום להם לתשומת לב ואז להפנות אותם לאתר שלנו ודרך זה הם יוכלו להגיע לגורמי מקצוע ולהגיע לטיפול. עוד דבר שחשוב לי להדגיש. אנחנו מפרסמים כבר פעם שנייה. אנחנו עכשיו בעיצומו של קול קורא למחקרים בנושא ההתמכרויות. כרגע יש חמישה מחקרים עצמאיים אקדמאיים שנעשים בתמיכה של מפעל הפיס ואנחנו יצאנו לפני כמה זמן בקול קורא כדי לתת כספים למחקרים נוספים. אנחנו מקדמים ותומכים בפעילויות של הקמת מרכזים. המרכזים של מיל"ה בחיפה ותל אביב ובבאר שבע, וכל העמותות שפועלות בתחום, רטורנו, מלכישוע. אני אעצור אותך, מירב. אני אומר שזה מאוד חשוב. למעשה היה לנו דיון בשבועות האחרונים בנוגע למחסור בנתונים, לרבות דוח של הממ"מ שחשף את ההכרח לאיסוף ואיגום נתונים. בהחלט מאוד מאוד חשוב שקיימים מחקרים כאלה. אני חושבת שחשוב גם להנגיש אותם וגם לייצר איזשהו רצף,

שהמחקרים האלה לא יהיו עצמאיים אלא יהיה איזשהו תכלול של כל המחקרים הללו ושכל הגורמים השונים שעוסקים בנושא יוכלו גם להזין וגם לקבל מהמידע הזה ולייצר מדיניות שנובעת מהנתונים, כי זה בהחלט פער מאוד גדול שקיים בנושא ההתמכרויות. יש הרבה מאוד מידע אצלנו וקישורים גם למחקרים לא שלנו, מחקרים עצמאיים. אנחנו מקיימים דרך מחלקת המחקר שלנו מחקרים, אבל אנחנו גם נותנים הרבה מאוד משאבים, ואנחנו נחזק גם את הנקודה הזאת, מה שנוכל לעשות. חשוב לי עוד לומר שדווקא בתקופה הזאת של הקורונה אנחנו פנינו לכל העמותות. חנה דיברה על זה קודם כי בעצם אנחנו עושים את זה ביחד עם משרד הרווחה והם בעצם הגורם שמוביל את זה, אבל אנחנו הכפלנו את המענק הכספי כדי באמת לתת מענה בתקופה הזאת, ואפשרנו לכל העמותות שעובדות ביחד עם המשרדים הממשלתיים לפנות אלינו ולקבל מענקי תמיכה בסכום כפול, ובכלל איפה שיש אפשרות לתת איזשהו מענה או לקדם את הנושא הזה, אנחנו זמינים ונכונים לפעול ולהקשיב בשיתוף פעולה, ומאוד רגישים לנושא הזה. אני אסיים בזה שאני אגיד שגם ברשת ההפצה שלנו ובכל בכל מפעל הפיס אנחנו מובילים קו של "לשחק באחריות" במידה, תחת זה שזה באמת אמור להיות ממקום של הנאה, ולהשאיר את זה במגרש הזה, ומי שכבר באיזשהו סיכון לפתח בעיה, אז באמת לסייע במקומות האלה דרך הגורמים המקצועיים. מצוין. אני רק אומר שאני גוזרת את זה משאר נושאי ההתמכרות באופן כללי, וזה שבאמת המידע הזה צריך להגיע עוד הרבה לפני מישהו מזהה שיש בעיה, והסיכוי שמי שבבעיה יזהה שיש בעיה, הוא כל כך קטן לפני שהבעיה מתפוצצת לנו בפנים בצורה כזו או אחרת או למשפחתו או לו או לסיפור של טל כפי ששמענו. האחריות כפי שאני רואה אותה היא הרבה לפני. גם לייצר מודעות, גם לחנך, גם לדעת לזהות ולאתר את מי שמועדים לחלות בהתמכרות כזו או אחרת מכל מיני סיבות, וגם כמובן לתכלל את כל האירוע הזה בין כל הגורמים. אני חושבת שעד שיהיה איזשהו תכלול של הרצף על כל המנעד שלו, מהסברה וחינוך ואיתור וזיהוי וטיפול וליווי, כל הרצף הזה שזה כל הגורמים שנמצאים גם בזום הזה וגם בכל הפגישות של הוועדה בכל הקשר, כל אחד וההתמכרות שהוא מטפל בה. עד שיהיה גורם מתכלל, ואני אומר עצמאי, מתוקצב בבסיס התקציב, שמתכלל את כל הדבר הזה כולל את כל הנתונים שנאספים, אז אנחנו בעצם לצערי נמשיך לקיים דיונים שרק מציפים עד כמה חייבים את הגורם המתכלל הזה, והוא עדיין חסר גם בהקשר הזה, אז תודה רבה על מה שאתם כן עושים. אני מעריכה. תודה על הסקירה המקיפה. חג שמח, מירב. אנחנו נעבור למאיר ברדוגו מהמועצה להסדר ההימורים בספורט, סמנכ"ל רגולציה. בוקר טוב לחברי הוועדה, תודה על הדיון החשוב הזה שאתם מקיימים. אני חושב שזה נושא שחשוב וראוי לדון בו. אם אנחנו ממשיכים את הנקודה של המחקרים ואיסוף המידע בתחום הזה, יש לי רק דבר אחד לומר. המידע שלנו יש, וכדאי לבדוק אם יש שינויים בעניין הזה, אנחנו עשינו איזשהו בנצ'מרק לעולם לאחרונה, ואנחנו רואים שזה הנתון בעולם, הוא שתופעת ההתמכרות להימורים מכלל האוכלוסייה עומדת גם בעולם, גם בישראל על פי נתונים אחרונים של משרד הרווחה על 0.45%. שווה לבדוק את הנתון הזה. אתה חושב שהנתון הזה משקף את מה שקורה און-ליין באפשרויות? זה נתון שאמור לשכלל את הכול, את כלל המכורים. זה לא נתון שלי, זה נתון של משרד הרווחה מדוח שלו ב-2014. אני לא יודע אם יש נתון עדכני שהעלה את הנתון הזה, אבל שווה לבדוק. אנחנו עשינו איזושהי בדיקה במחקר של בנצ'מרק בין-לאומי. גם זה מופיע שם. מה שיותר חשוב לי לומר וחשוב שחברי הוועדה גם הנוכחים פה ידעו. תראי, מירב הזכירה את זה, אנחנו כמו גם מפעל הפיס, עוברים פעמיים בתוך שלוש שנים הסמכות במסגרת קוד אתי של הימורים באחריות של ה-European Lotteri. מדובר בקוד אתי מאוד מאוד מחמיר מבחינת הדרישות שלו להימורים אחראיים. אני ומירב גם היינו ביחד במספר כנסים בעולם. הארגון האירופאי לוקח את הנושא הזה ברצינות רבה.

האם אתה לא חושב שכל אזרחי ישראל צריכים להיות מודעים למה שאתה מודע לו, על הימורים אחראיים? זה שאתם עוברים את ההכשרה הזאת, זה חשוב, אבל השאלה איך מנגישים את זה לכל מי שבעצם צורך את ההימורים. מירב דיברה על האתר שלה. אני חושב שגם מי שייכנס לאתר שלנו, בטח ובטח גם ייכנס לתחנות. אצלנו מופיעים פרסומים בתחנות במסכי המידע, בעלונים תחת הכותרת "שולטים במשחק", "משחקים באחריות", "שחק בתבונה". אנחנו עושים קמפיינים פעמיים בשנה בתחום הזה, מנסים להעביר הדרכות, שולחים הודעות גם באתר שלנו. אנחנו מבליטים את זה. אין ספק שהפרסום הכללי שלנו, המכירתי שלנו, התדמיתי שלנו, מעפיל על הדבר הזה, אבל זה קיים. למשל, מי שייכנס כרגע לאפליקציית וואן, אפליקציית הספורט הגדולה בישראל, בדף הראשון הדבר הראשון שעולה זה לא תשלח עכשיו טופס, אלא "ווינר משחקים באחריות". זה החלטה אסטרטגית שלנו שעשינו, להיכנס ולראות קודם כל את העניין זה של "משחקים באחריות". מירב התייחסה וזה אולי הדבר הכי חשוב שאולי גם כדאי לוועדה. כמובן לא קובע את סדר-היום שלה, אבל לשקול את זה כי אני חושב שזה בעוכרינו, אם לעשות איזשהו טיפול המשך או מעקב או פולו-אפ על העניין הזה. חלק גדול מהגורמים שנמצאים פה, אני לא יודע אם יודעים או לא, תקופת הקורונה, הזכרנו אותה לא מעט, תחום ההימורים הלא חוקיים משתולל.

אני מניחה שהנתון שציטטת מבוסס על ההימורים החוקיים. זו בדיוק הייתה שאלתי, אם אתה מאמין לנתון הזה. אז אני לא יודע. יכול להיות שזה על נתונים פתולוגיים רשמיים. אני מזועזע והם תוקפים אותנו ואת מפעל הפיס. אני מקבל פרסומים מדי יום של תוקפים אותנו, מציעים יחסים טובים יותר, מציעים מוצר טוב יותר. הרי בסוף בגלל שאנחנו לוקחים על עצמנו כל מיני מגבלות במסגרת "משחקים באחריות", המוצר שלנו הוא פחות אטרקטיבי ביחס למה שמציעים בחוץ, ביחס למה שמציעים ההימורים הלא חוקיים שהם לא מפוקחים והם לא מוסדרים והם לא כמונו וכמו מפעל הפיס, נותנים כסף גם לארגון הדרך וגם לארגון אפשר וגם מציעים קו חם לכל הלקוחות שלנו, גם מבצעים כל מיני פעולות של בקרה ופיקוח באמצעות לקוח סמוי, שלא מוכרים בהקפה. רק כדי שאני אהיה קונקרטית. נניח שנקיים על זה דיון מעקב, מה היית ממליץ לעשות,

כדי להציף את הבעיה הזאת? כולנו מכירים אתרים כמו סדרות, כמו קודים, כמו המון אתרים שהם פעם היו לגיטימיים ולכאורה נחזו להיות נורמטיביים, ואנשים מגיעים לאותם אתרים בדיוק כמו האתרים האלה של סדרות. מגיעים לאתרים של ההימורים הלא חוקיים. זה לא אתרים של עבריינים. זה לא ארגוני פשע. זה אתרים שלכאורה נראים מאוד מאורגנים, בפלטפורמות בין-לאומיות שפונות לקהל הלקוחות בעברית. מטרגטים באותם אמצעים הכי משוכללים שאנחנו מנועים מלעשות את זה בגלל מחויבות שלנו ל"משחקים באחריות". מביאים להם הצעות מכר אטרקטיביות כמו בוא תירשם, תקבל 100 דולר ותשלח ותתחיל לעשות. כל מיני דברים כאלה. הנושא הזה של הטרגוט הוא אתגר מאוד מאוד גדול. הוא כבר עלה פה בכמה הקשרים. הוא בכלל עולה בהקשרים בדיונים שונים. יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול ואני מסכימה איתך שצריך לקיים, יכול להיות אפילו דיון משותף עם ועדת המדע והטכנולוגיה. הוועדה שלך היא פורום מכובד לטובת העניין, אבל צריך להזמין את רשויות האכיפה. אני נמצא עם רשויות האכיפה ומעביר להם כמעט מדי יום חומרים בעניין הזה. אני מודה, הנה אני אומר את זה לוועדה, הידיים של רשויות האכיפה כבולות, אם זה בגלל מחסור במשאבים ואם זה בגלל מגבלות אולי חוקיות משפטיות שהם לא באמת יכולים להתמודד איתם, אבל יש. הם פועלים באין מפריע. דיברה מירב על הכמות של ההכנסות של ההימורים הלא חוקיים, אז תני לי לתקן אותך. מהנתונים האחרונים של המשטרה עולה שההכנסות של ההימורים הלא חוקיים מדי שנה הם 10 עד 15 מיליארד שקל. זה יותר מהפיס והטוטו ביחד. זה שוק ענק, לא מפוקח, לא מבוקר. אצלנו, סליחה שאני אומר את זה, גם בפיס וגם בטוטו בגלל לכאורה כל המגבלות שאנחנו מטילים על עצמנו, ואני לא אכנס כאן כדי לא להלאות פה את כולם, בסוף, כן, זה לא טוב. הימורים זה לא דבר טוב, אבל בן אדם יהמר אצלנו בכסף שיש לו. אולי הוא יפסיד את הכסף שיש לו וזה לא דבר טוב. אנחנו מכירים בכך שהימורים בלתי אחראיים עלולים לגרום לתופעות לא רצויות ומשתדלים למנוע אותם, אבל בהימורים הלא חוקיים בן אדם יפסיד גם את הכסף שאין לו, וזה מה שחמור כי שם הוא ייכנס לחובות. אצלנו אין אשראי ואצלנו אין קטינים. הוא עלול להפסיד את הכסף שאין לו. אנחנו משתדלים למנוע את זה. הוועדה מתחייבת גם בנושא הזה. בעצם אנחנו ניזום דיון משותף עם ועדת מדע וטכנולוגיה כיוון שיש בהחלט אתגר. אני חושבת שאתה מעלה פה נקודה שחשוב מאוד להעלות אותה. לא שזה מפחית מהאחריות מה שכן חוקי, אבל כן צריך להתייחס גם למה שאינו חוקי ולהבין איך מתכללים גם את הנושא הזה ומייצרים איזה שהם מנגנונים הרבה יותר טובים גם למה שחוקי, ובטח ובטח למה שאינו חוקי. תודה רבה. ממשרד האוצר נמצא איתנו אליק מושקוביץ', עו"ד בלשכה המשפטית של משרד האוצר. אני אשמח לשמוע מהפרספקטיבה של משרד האוצר גם בנושא ששמענו, של הבטחת הכנסה, אם יש למשרד האוצר מה לומר. אם אתה מכיר את הדוח שיצא בפברואר 2019 ומה נעשה מאז. אם אתה יודע מכיוון משרד האוצר לתת על זה את הדעת. הנושא של הבטחת ההכנסה, אני אשמח בעיקר להבין. בוקר טוב, נמצא איתנו גם גלעד שלום, היועץ של המנכ"ל. אני חושב שנכון שהוא יפתח בכמה דברים.

אני לא יודעת אם אתה יכול לשפר קצת ולמה לא שומעים אותך טוב. אולי נעבור בינתיים לגלעד ואז נחזור לאליק, אם הוא ישפר את הקו ויהיה לו מה להוסיף.

גם מה שטל אמר. תודה על הסיפור המרגש. בנוגע לדוח שבאמת דובר עליו פה רבות, באמת לא הייתה התקדמות משמעותית בנושא. אני חושב שכן יש יותר הסברה ממה שהייתה, אבל גם בגלל שלא בדיוק הייתה ממשלה יותר מדי וחילופי שרים לאחרונה, אז הדוח קצת נפל בין הכיסאות ונראה באמת מה אפשר לעשות במובן הזה.

אני אפנה בעצם לכל השרים ולמנכ"לים כדי להבין. אני אומרת כל הזמן, מה שאנחנו מרשים לעצמנו דווקא בתקופת החירום הזאת להפיל בין הכיסאות, הוא בלתי מתקבל על הדעת. עוד משהו שכדאי שאני אדע מכיוון משרד האוצר בנוגע להבטחת הכנסה, משהו נוסף שלא כתוב בדוח, שהדוח איננו מתייחס אליו, שעלה פה? עשינו כן עבודה בעיקר בתחום של ההימורים החוקיים. אנחנו כל הזמן בודקים את הנושא הזה. טוב, אנחנו נצטרך להבין את מסקנות הדוח ובאמת לעקוב אחריהן,

בסדר, תודה רבה, גלעד. דורית מהמשרד לביטחון פנים, אם יש לך כן משהו להוסיף שחשוב שנדע, מהפרספקטיבה של המשרד לביטחון פנים. בוקר טוב, אני משירות בתי הסוהר, ראש תחום טיפול בהתמכרויות. מבחינתנו, רק מבחינת נתונים לסבר את האוזן, יש לנו פלח יחסית קטן של אוכלוסיית אסירים עם רקע התמכרותי להימורים. בדרך כלל זה גם משולב עם שימוש בחומרים, וחלק קטן הוא רק מכור להימורים. האוכלוסייה הזאת פחות מגיעה לשירות בתי הסוהר. היא יותר מטופלת במסגרות הקהילתיות בחוץ, אבל גם במסגרת המחלקות שיש בשירות בתי הסוהר אנחנו נותנים גם מענה להתמכרות להתנהגות, כך שאותם מכורים שמביעים מוטיבציה ורצון להשתלב בטיפול בהתמכרות להימורים, משולבים במחלקות השונות שיש לנו יחד עם האסירים שסובלים מבעיית התמכרות לחומרים. כרגע אני יכולה להגיד שיש לנו כ-70 עד 80 אסירים שמוגדרים מבחינת תחום הצרכים שלהם כזקוקים לטיפול בתחום ההתמכרות להימורים, מתוך סך של בערך 1,800 אסירים שבאופן כללי סובלים מהתמכרות, שנמצאים על הרצף של התמכרות. מהפרספקטיבה הזאת חשובה ההשלמה, אבל כמו שאמרת, הרוב אינם מגיעים אליכם, כמו שסיפר לנו טל.

כמו שנאמר, המאפיינים הם גם של אוכלוסייה שבאמת מתפקדת. יש לה גם יכולות גם מבחינה כלכלית וגם פחות מסתבכת עם החוק ולכן אנחנו פחות נראה אותה אצלנו. מה שבלתי נסבל זה שהם סובלים כפול. בגלל שהם מתפקדים אז הם סובלים כפול. זה בהחלט מצב בלתי נסבל.

נמצא פה יואב בן ארצי ממרכז השלטון המקומי. אולי נאפשר לו לומר מילה או שתיים, אם יש רק להוסיף, יואב, ואז אנחנו נסכם את הדיון החשוב. בוקר טוב, אני רק רוצה לברך על הדיון החשוב הזה ולהודות לכל מי שנטל בו חלק. אני עובד בהנחיית משרד העבודה ובכלל בשירותים החברתיים מסייע למשרד הבריאות. כל מה שנאמר הוא נכון, מקובל. מקווה מאוד שבאמת יעשו שינויים בחקיקה, בהסברה, קמפיינים. מצטרף לכל מה שנאמר פה. תודה וחג שמח. תודה רבה. בהחלט עלו פה הרבה מאוד דברים שהוועדה לוקחת על עצמה גם בנושא החקיקתי, גם באמת פולו-אפ על דוח שכפי שאמרתם לי, בעצם תיכלל את כל הנושא הזה בצורה ראויה עם המלצות. אנחנו גם נבחן אותן בעצמנו וגם נפנה לשרים, למנכ"לים, בכל דרך, בכלים הפרלמנטריים שיש לי. אני גם אבדוק אם יש שם המלצות לתיקוני חקיקה שדרושים על מנת לטפל בנושא הזה ושהוועדה תוכל לקדם מהכיוון הזה. אני מודה לכל מי שהשתתף בדיון החשוב. אני חושבת שאני שוב יוצאת ממנו גם מודאגת וגם עם תחושת אחריות הרבה יותר כבדה, כיוון שאנחנו אל מול המצב הזה של התמכרויות על כל ההקשרים שלה, של הגדרה שחייבת להיות מותאמת בין כל הגורמים על כל ההשלכות שלה כדי לייצר את הרצף, להבטיח שאנחנו מטפלים,

עולה באלפי מונים מעל הטיפול הנכון על כל הרצף שהמדינה יכולה לדאוג לו גם כלכלית וגם נפשית וגם מכל ההשלכות המשפחתיות והחברתיות הנלוות. עולה בהרבה על ההשקעה הראשונית הנדרשת כדי שאנחנו נייצר פה תכלול נכון של נושא ההתמכרויות, שדואג לכל הרצף שדיברנו פה, שעולה שוב ושוב, ההכרח לתכלל ולייצר מנגנון הוליסטי שמתייחס לכלל ההתמכרויות דרך הפרספקטיבה הזאת. כמובן שקודם כל עם העלאת המודעות והפרחת הסטיגמות הקשורות, הכרה במחלה שהיא ההתמכרות, גם המחלה השקטה שטל חלק איתנו את הכאב הגדול של מחלה שקטה, של מי שאמיץ מספיק כדי לתפקד ועוד משלם על כך ונדרש באמת להגיע למצבי קיצון עד באמת כלא וסיכון חיים עצמיים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ולטאטא מתחת לשטיח את המציאות הזאת. הוועדה הזאת מחויבת להתייחס לנושא ביתר חירום כפי שאתם חשים ושומעים בקול שלי אולי בכל דיון. ההתמודדות עם ההתמכרויות בצורה הזאת ויצירת כל הרצף כפי שאמרנו, מהסברה וחינוך ואיתור וזיהוי וטיפול וליווי ממשיך ומתמשך לאורך כל החיים, כי טל פה ציין את מספר הימים שהוא נקי ואיננו מהמר יותר. אני חושבת שזה מחדד לי בכל פעם מחדש את המאבק היום-יומי, את האומץ המתמשך הנדרש יום-יום ובכך את האחריות שמוטלת על כולנו באמת לשנות את התפיסה מהיסוד לנושא של ההתמודדות עם ההתמכרות של מדינת ישראל, ביתר שאת אל מול משבר הקורונה שזימן לנו את ההזדמנות ואת המחויבות להבין עד כמה הנושא בוער, ולייצר את המנגנונים ארוכי הטווח לטפל בנושא ולהסדיר את מה שמחויבותנו להסדיר,

חוצה כפי שטל אמר. אין פה עניין של לא מגזר ולא מגדר ולא מצב סוציו-אקונומי. בסופו של דבר זאת אחריות משותפת. אני מודה לכולכם על הנוכחות שלכם גם בדיון הזה, על התרומה החשובה בדיון הזה. אני מאחלת לכולם חג שמח ובריאות, ואנחנו ונמשיך עם דיון מעקב עם הגורמים השונים כפי שעלה פה היום.

הישיבה ננעלה בשעה 10:29.